בוקר טוב לכולם. אנחנו ביום 3 ביולי 2022, ד' בתמוז תשפ"ב.

בהצעת תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) תיקון התשפ"ב-2022. אנחנו לא ניתן למאיר שפיגלר לעבור לשום מקום. שיהיה בעוד קדנציה בתפקיד שלו. בוקר טוב לחברי הכנסת.